אני פותח את ישיבת

על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2018, לרבות בקשות לדיון מחדש. פנייה מס' 359 עד 360 ופנייה מס' 424 עד 425. נתבקשה חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת. הוא הגיש אותה אתמול וקבע בה שאין מניעה לקיים את ההצבעות על הרביזיות האלה, ולכן אנחנו יכולים להמשיך.

אנחנו צריכים להתחיל ברביזיה? אנחנו נצביע על פניות 359 ו-360, רשויות מקומיות. זאת הרביזיה. קודם כול, מישהו רוצה לנמק משהו?

מי בעד הרביזיה? אנחנו הצבענו כבר. נכון, זה רק הרביזיה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה נגד, פה אחד בקשת הרביזיה על פניות 359 עד 360 לא נתקבלה. הרביזיה לא אושרה. הרביזיה לא אושרה, זאת אומרת שהפניות האלה אושרו. פניות נוספות הן 424 ו-425, גם של רשויות מקומיות.